אני פותחת את הוועדה לביטחון הפנים. היום ה-9 בנובמבר 2021, ה'

אז אני אגיד שתי מילים ואני אתן ליגאל אונא, ראש מערך הסייבר לפתוח.